בוקר טוב לכולם, אני מתכבד למלא את מקומו של היושב-ראש הקבוע ולפתוח ישיבה של ועדת חוקה, חוק ומשפט. היום י"ז בטבת התשע"ט, 25.12.2018. בפנינו הצעת תקנות עבירות מינהליות (קנס מינהלי תוצרת הלול), התשע"ח-2018,